אני פותחת

15:27. נושא הישיבה הוא רוויזיה שאני הגשתי להצעת חוק שהעברנו בקריאה השנייה והשלישית,

(תגמולים לבני משפחה של אדם שנפטר בעת הצלת חיי זולת), התשפ"א-2020. מי

המטרה של ההוראה הזאת היא להגיד שיכול להיות שבאמת יינתן תשלום מסוים שעלול לפגוע בזכות להבטחת הכנסה לפי החוק או שהוא עלול להיחשב גמלת כפל - - - או להקטין או אפילו לשלול.

אז אם הבנתי נכון,

הם יוכלו, אבל זאת לא תהיה חובה. אז בעצם את עדיין משאירה את האופציה כן לחשב את זה כהכנסה. למה הגעתם למסקנה הזאת? למה אני לא יכולה לעשות שברירת המחדל היא שזה לא ייחשב

בנוסף, ברגע שקבענו הסמכה כזאת היא יכולה להתגבר על הוראות חקיקה ראשית. במצבים אחרים היינו צריכים לעשות תיקון חקיקה ראשית בשביל להגיד שהסכום הזה לא ייחשב כהכנסה לעניין חוק אחר. כך גם אתם מבינים את זה,

לפני שאני מעלה להצבעה את החוק אני רוצה להגיד לכם שכרגע קיימתי שיחה עם המטה של שר האוצר, ואני שמחה לבשר שהם מקדמים עכשיו הצעת חוק ממשלתית על תשלום דמי לידה לנשים שהוצאו